אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת עלייה וקליטה והתפוצות, היום ה-29.5.23, ט' בסיוון תשפ"ג, ישיבת מעקב עשירית בנושא האולפנים, ואני חושב לעצמי, מה השתנה. מישהו יכול לעדכן מה השתנה? שלום, שירה גרוס מאגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. השתנה הרבה, אנחנו מנהלים מו"מ עם הסתדרות המורים. ענייני, רציף, מתקדמים בכל הנושאים שעל הפרק ועושים את העבודה שלנו כפי שאנחנו יודעים לעשות אותה, ומתקדמים ומקווים שנוכל בקרוב לדווח על פריצת דרך. מה זה בקרוב? אני לא יודעת להגיד. מה אבני הנגף במו"מ כרגע? אני לא יכולה להיכנס לנושאים, אבל אני לא חושבת שיש כרגע אבני נגף גדולות, זו העבודה שלנו ואנחנו יודעים לעשות אותה, אבל היא לוקחת זמן. יש פה ניסוחים משפטיים. אם הגעתם לרמה שהבעיה זה הניסוחים המשפטיים, אז אתם בסוף. יש סיכום, וצריך רק לנסח אותו משפטית. אנחנו בעבודה. משרד החינוך. בקשר למו"מ אין לי מה להוסיף מעבר למה שחברתי שירה אמרה. בקשר להגשמת החלומות שלי, יש סיכוי שהם יוגשמו מתישהו? אני מקווה שב- 2.7 אנחנו נוכל לדבר על החלומות, אנחנו נפגש בחיפה בע"ה, אם הכל יוסדר. בכל אופן, אנחנו במסגרת ההיערכות שלנו להמשך הדרך ולשנה הבאה, יש כמה דברים מעודדים מבחינת הנתונים היבשים מה שנקרא, קצת פחות ממתינים. אנחנו עומדים על 3000, אם פעם שעברה דיברתי על 5000,במיוחד בערים שהיו עמוסות בממתינים, אז צמצמנו פערים שם. יש מערכת ממוחשבת און ליין שאפשר לראות כמה ממתינים? יש לנו את זה כבר משבוע שעבר. משרד הקליטה בפליאה. אגב, טבעי שהמערכת הזאת יהיה לוח אצלכם ויהיה לוח במשרד הקליטה. אין שום בעיה. אנחנו לא מסתירים שום דבר ואין לנו גם מה להסתיר,

כשאני הייתי מנכ"ל משרד הקליטה, לדעתי זה עדיין קיים, יצרו לי לוח שמראה כמה עולים בכל רגע נתון הגיעו למדינת ישראל, כולל אפשרות לעשות חיתוכים שנים אחורה. בכל רגע נתון. אז אפשר להוסיף עוד עמודה לגבי כמה לומדים. כמה לומדים כבר יש. כמה לומדים בכל אולפן וכמה ממתינים. אז אני אומר, גם צמצמנו את ההמתנה וגם צמצמנו את כמות הממתינים. אני אומר בזהירות שאנחנו מרגישים האטה בכמות המופנים אלינו, בכמות העולים. צריך לקחת את זה גם בחשבון. אתה מרגיש האטה, ואתה תרגיש גם האטה, משני טעמים. האחד, אנשים כבר לא מאמינים, לא נרשמים. השני, משרד העלייה והקליטה עושה הכל כדי שתהיה האטה בכניסה של עולים למדינת ישראל. אתה לא רוצה להכניס אותי לזה. לא, אני רק מספר לך. אתה יכול להישאר לדיונים הבאים כדי לשמוע את זה, על איך ובאיזה אמצעים מצמצמים את העלייה למדינת ישראל. אז אני אומר, אנחנו משתדלים לצמצם, וצמצמנו. אני מעריך שיש לנו בסביבות ה- 3000 ממתינים בכלל הארץ. האתגר של העולים מאתיופיה הוא מאוד משמעותי, קשה מאוד לגייס מורים שהם דוברי אמהרית. כמה ממתינים? אנחנו סופרים ממתינים אחרי חודש-חודש וחצי הוא נספר כממתין כבר, כי חודש-חודש וחצי זה עדיין ההתאקלמות הראשונית עד שהוא נכנס והיה לנו חצי שנה של המתנה בממוצע, גם היה יותר, היום אנחנו גם את זה צמצמנו.

אני יכול להגיד 4 חודשים. אני אומר שוב בזהירות, כי אנחנו למדנו את זה. אתמול הייתי בסיור במחוז חיפה והצפון וכו', זה עוד לא מדיד, מספרים והכל, זו התחושה שלי, ואני עובד על המספרים שיהיו יותר מדויקים. יחד עם זאת, הקושי מאוד גדול בשימור מורים וגיוס מורים. אנחנו יודעים את הפער, והפער בעינו עומד, על כ- 100 מורים חסרים מתוך 500, באחוזים זה משמעותי מאוד. אני מקווה מאוד שהחבר'ה באוצר ובהסתדרות המורים יעשו את העבודה כדי שאנחנו נוכל באמת לגייס מורים, כדי לתת את המענה היותר טוב. בדיון הקודם אמרת שסוף מאי זה הדד ליין. אני יכול להגיד שה- 29.5 אפשר להגדיר אותו כסוף מאי, זה נכון שיש עוד יומיים, אבל אפשר להגדיר את זה כסוף מאי.

הסתדרות המורים, איפה אנחנו עומדים? רגע, אני רוצה עוד משפט אחד, אם אפשר. גיוון דרכי ההוראה, שזה אחד מהדברים המשמעותיים ששמנו בתכנית העבודה שלנו. לקדם את זה, הן ברמה הטכנולוגית והן ברמה של הכשרת המורים ללמד בצורה אינטראקטיבית ואסיכרונית וסיכרונית, כל הדברים האלה מאוד מתקדמים. משקיעים בזה גם משאבים גדולים וגם בהכשרת הצוותים. לא בהשתלמות חד פעמית, אלא ממש סמינר של 3 ימים בתנאי פנימייה, כדי שכלל המורים בכל אולפן. אתה מדבר באמהרית? לא, לא, לא. אני מדבר בכלל האולפנים. יש בעיה עם הנושא של אמהרית עם האולפנים.

אבל אני אומר, בכלל האולפנים, כשאתה רוצה לייצר איזה שהיא שיטת הוראה מגוונת וחדשנית, ולא רק לקדם את השיטה, אלא האנשים שהם מורים, המורים צריכים לדעת איך לעבוד עם זה. אז עשינו השתלמות, ממש מעמיקה, בדבר הזה ובעצם ייצרתי בכל אולפן איש תוכן שזו המומחיות שלו, אחד מהמורים, והוא מנחיל את זה לשאר הצוות בתוך האולפן, על מנת שזה ייטמע בצורה יותר משמעותית וזה כבר נותן את אותותיו. גם בתכנית הזאת משרד החינוך משקיע כמה מיליונים נוספים, על מנת לקדם את התוכן עצמו, של ספר אינטראקטיבי, שהלומד יכול לתרגל גם בבית ולא רק עם המורה עצמו, על מנת לקדם את עצמו בצורה עצמאית, בצורה כזו או אחרת. כמובן שבליווי של המורה, אבל לצמצום לוחות זמנים מאוד משמעותי ושוב, הדבר המשמעותי פה, שנקווה שהחבר'ה יסיימו את המו"מ ונוכל להגיד שיש לנו יכולת לגייס מורים ושלמר מורים כמו שצריך. הסתדרות המורים, מה אתה יודע לעדכן? אני יודע לעדכן שהיו שיחות ומפגשים כדי לקדם את הנושא הזה, מה שדווח לי זה שאחד הדברים שקורים כרגע זה שיש התקדמות מסויימת, אבל אני רוצה לציין גם בפני נציגת משרד האוצר, וגם בפני נציג משרד החינוך, שזה שהדברים נמשכים זמן, וזה שאנחנו נפגש פה שבוע, אחרי שבוע,

לא אומר שאנחנו נתקדם לכיוונכם, או נלחץ לסגור, או נוותר על משהו מהדרישות שלנו, כי הדרישות של הסתדרות המורים היו לתת למורים של האולפנים יותר. אנחנו בתחילת הדרך במסגרת המו"מ על כלל עובדי ההוראה שמועסקים בבתי הספר, לא הסכמנו לפטור אותם בסכום זעום, ואנחנו נמשיך לדרוש, עד שנקבל את מה שאנחנו ביקשנו. אתם רוצים להתייחס, משרד האוצר? כמובן שאנחנו לא מקיימים כאן את המו"מ, אבל אנחנו בקשר טוב, אנחנו יודעים לעשות הסכמים עם הסתדרות המורים ואני חושבת שנוכל לחתום על הסכם שישרת את האולפנים, שישרת את המורים וייתן מענה טוב. ממשרד העבודה, מי פה? שלום, עו"ד לבקה חלבי חסון, אני רוצה רק לציין משהו אחד. לפני שבועיים עו"ד רבקה ברגנר, המו"מ על יחסי העבודה, נפגשה עם הצדדים, הפגישה היתה ברוח טובה כפי שהבנתי, והצדדים הסכימו שימשיכו להתדיין לבד, בלי המעורבות של עו"ד רבקה ברגנר, אבל אנחנו פה ככל שתצטרכו, אנחנו נמצאות וניתן כמה שיותר את הסיוע שלנו. אני אגיד לכם משהו, אני מנהל את הדיונים הזה מה- 18.1,

נמצאים היום ב- 29.5. מנסה בכל דרך להסביר לכם את הדחיפות של העניין, אני שמח שהצלחנו להושיב אתכם לשולחן המו"מ סוף סוף, עם איזה שהוא כיוון, אני מקווה סיכום. בסוף אתם תסיימו את זה, אבל לא יהיה למי לתת את זה. אני רוצה להקריא לכם מכתב שהתקבל בוועדה בעילום שם ממורת אולפן, אני רוצה להקריא אותו כדי שהוא גם יהיה בפרוטוקול, ואח"כ אני גם אבקש את ההתייחסויות של כולכם לדברים שנאמרים פה. שלום רב, ראשית חשוב לי להודות לך מקרב הלב על העשייה שלך למען העולים החדשים בכלל ולמען האולפנים הממשלתיים בפרט,

מאמציך להוביל להסכם שכר שלנו, מורי האולפנים הממשלתיים והזמנת נציגים שלנו לוועדות, על מנת שקולנו ישמע. אני פונה אליך מתוך תחושה של חוסר וודאות לגבי המצב בעניינינו.

הסתדרות המורים סוף סוף מנהלת מו"מ עבורנו, כדי שנקבל את מה שמגיע לנו ונגזל מאתנו כבר 15 שנה, הסכם שכר.

נאמר שוב ושוב ע"י נציגי האוצר בוועדות, שאין מקור תקציבי. אמנם התערבותה של הסתדרות המורים מבורכת ביותר, אולם אנו המורים נמצאים במצב של עמימות מוחלטת. איננו מקבלים עדכונים מתי מתקיימות הישיבות, באיזה קצב מתקיים המו"מ, עד מתי ינוהל המו"מ, עד לנקיטת צעדים ומה יהיו הצעדים. בוועדות שלך הבחנתי שאתה בקיא בנושא ומבין שעבורנו המורים, סוף חודש מאי הוא זמן קריטי ביותר וככל שעוברים הימים הלחץ גדל. אנחנו צריכים לקיים משפחות והמשכורת הנוכחית אינה מאפשרת זאת, על אחת כמה וכמה בצל יוקר המחיה. אם לא יהיה הסכם שכר, אנו חייבות, מתוך אחריות למשפחותינו, לחפש עבודה אחרת. כרגע בשיח בין מורות האולפנים מדובר רבות על עזיבת העבודה באולפן לטובת הוראה במסגרת הכלולה ברפורמת אופק חדש. רבות מאתנו כבר שולחות קורות חיים לבתי ספר שעובדים עם אופק חדש, מגיעות לראיונות ומבקשות מהמנהלות להמתין עוד יום ועוד יום, עד שניתן תשובה, אך המשרות לשנה הבאה נקבעות ממש בימים אלו. לא נוכל עוד להמתין זמן רב, אחרת נצא קרחות מכאן ומכאן. אני באופן אישי צופה בהקלטות של כל הוועדות שאתה מקיים בעניינינו, בניסיון לדלות מידע. בוועדה האחרונה ביקשת שיגיעו לוועדה ביום שני, 29.5 נציגים של מורי האולפנים. למרבה הצער, לא יגיעו כאלה וזה חורה לי כל כך. הוועדות הן המקום היחיד בו ניתנת לנו הזדמנות להשמיע את קולנו, ואז נציגנו, המצויים בקשר עם יפה בן דוד, ביקשו שלא נגיע משום שנציג מהארגון מייצג אותנו. זאת כאמור למרות שביקשת מפורשות שנגיע. אי אפשר לתאר את חוסר האונים והמצוקה שאנו, מורות ומורי האולפנים,

ככל שעובר הזמן הם רק גוברים. על אף שלא יגיעו נציגים שלנו,

חשוב לי ליידע אותך שאנו עוקבים באדיקות אחר הוועדות שאתה מקיים, זה מקור המידע היחיד שלנו, ואנו נעים בין תקווה לייאוש, בהתאם לנאמר בוועדה. אודה לך מאוד אם תעביר את המסר הזה גם בוועדה, קולנו צריך וראוי להישמע לצד קולו של הארגון המייצג. אנא קבל את תודתי על כל העשייה המבורכת שלך. יישר כוח. המכתב הזה מצביע על כמה נקודות שאתם חייבות להתייחס אליהם. האחד, זה הזמן, משך הזמן. אי אפשר לנהל את זה עד אין קץ. אני שמח שסוף סוף התיישבתם למו"מ, אני שמח שסוף סוף אתם לפחות מדברים על לקראת כיוון סגירה. אז מקור תקציבי כנראה אין, נגיע עוד לבעיה הזאת.

חבר'ה בואו, אין פה איזה אירוע. ידעו לפתח חיסון לקורונה יותר מהר לדעתי. אני אגיד שאני יכולה לתאר לעצמי את התסכול הרב. וברמה האישית, אני מנסה לקדם את הנושא הזה כמה שאני יכולה, כבר חודשים, וזה העת שבאמת הוא מתקדם. כלומר, אנחנו לא מחכים, אנחנו לא תלויים. מתי הישיבה הבאה שלכם? לדעתי שבוע הבא.

כי אנחנו עובדים.

היום יום שני. למה בשבוע הבא?

ריבונו של עולם. מה- 18.1 אנחנו מתחננים בפניכם שתפתחו במו"מ. סוף סוף התיישבתם לשולחן המו"מ. שבוע שעבר היה חג, אני מניח שגם בשבוע שעבר ישבתם אולי פעם אחת. למה לא השבוע? למה לא היום? מה מונע מכם להיפגש היום? הסתדרות המורים, אתם מוכנים לקיים פגישה היום? עושים את העבודה המקצועית. בין ישיבה לישיבה יש גם עבודה לעשות. על זה ישבתי אתמול, על זה אשב היום. שירה, זה כבר לא זמנים אחרונים, זה כבר מעבר לזמן. א' זה חוסר כבוד לכנסת,

זה חוסר כבוד לכנסת. לא נראה לי שכיף לך לבוא לפה כמעט על בסיס שבועי. כיף לנו לארח אותך פה, אבל אין לי עניין בנוכחות שלכם כאן על בסיס שבועי. אין עניין. בואו שבו, כשרוצים לגמור מו"מ, יושבים יום, עוד יום ועוד יום ונגמר. כמה סוגיות כבר יש לכם? עשיתם הסכם שכר לכל המורים, כמה מורים יש במדינת ישראל מעוז? 150,000. 150,000. כמה לקח, יותר מחודש? יפה. יש לכם 500 מורים, ריבונו של עולם. הרי גם המסגרת די ברורה. הרי ברור לחלוטין שזה יתכנס איפה שהוא באזור של אותם 150,000 המורים האחרים, זה לא יתכנס בשום מקום אחר. אף אחד לא יסכים לסגור הסכם שכר שישים את המורים האלה כמורים סוג ב'. זה ברור לכם, זה ברור להם. יכול להיות שיש התאמות כאלה או אחרות, מקצועיות,

תגמרו את זה.

לא בשביל זה, די. למה? למה לבוא לפה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? למה לבזבז את הזמן שלכם, את הזמן שלנו פה.

איך אפשר לבוא לוועדה ביום שני ולהגיד שתהיה לנו פגישה בשבוע הבא? זה לא מקובל עלי, זה לא מקובל עלי. זה לא עומד בעיני בשום סטנדרט. לא כשרוצים לסגור מו"מ. אני יודע מה זה כשרוצים לסגור מו"מ. כשרוצים לסגור מו"מ יושבים. הייתם צריכים לבקש ממני לא לקיים את הדיון הזה כי אני מפריע לכם באמצע הישיבות שלכם על זה. זאת הציפייה שלי, זה אומר שמקיימים מו"מ. לכם יש התנגדות להיפגש השבוע, הסתדרות המורים?

כבוד היו"ר, אנחנו באמת עובדים על טיוטה להסכם. אם ניפגש, לא יהיה לנו מתי לעבוד על הטיוטה. מה הבעיה לעבוד על טיוטה להסכם יותר מהר, כדי שזה יקרה מחר?

עושים הסכמים מאוד מורכבים, אגב אני מוכן לסייע לכם בשירותים משפטיים. בואו, נו באמת.

גם את הלוחות זמנים המשפטיים אני מכיר.

אני יודע מתי יושבים על משהו ומתי לא יושבים על משהו. "ניפגש בשבוע הבא" זה בתחתית סדר העדיפויות. תגמרו את זה, תורידו את זה מהשולחן שלכם, יקל גם עליכם,

כל מה שיש לך השבוע פחות דחוף מזה. פחות דחוף מזה. גם בלשכה המשפטית, די, גמרתם תקציב, גמרתם הכל.

אין סיבה.

אנחנו מוכנים לחכות לשבוע הבא ובלבד שתחזירו תשובות חיוביות לדברים שנתבקשתם. אני לא מוכן לחכות לשבוע הבא. אבל ככה מנהלים מו"מ בסוף, אדוני. זה לא רק עניין של קצב, זה עניין של הרבה שיעורי בית שצריך לעשות ואם הם אומרים לא, הם צריכים אחר כך להבין איך כן, וזה מורכב, זה לא פשוט, זה לא הסכם רגיל. הסכם קיבוצי זה קצת מורכב.

אני רוצה בהזדמנות רק להודות לעו"ד רבקה ברגנר שבאמת נרתמה וסייעה לצדדים להיפגש ולשבת, משרד העבודה, הממונה הראשית על יחסי עבודה. אני באמת מוסר את תודתי למחלקה שלכם. תודה. אני באמת שומעת את הדברים ומאוד חורה לי לשמוע שזה מתקדם, אבל לא מתקדם בקצב.

אנחנו נקיים פה ישיבת מעקב שבוע הבא ביום שני, אז תספרו שתפגשו ביום שני?

עכשיו יש ישיבת מעקב וגם תהיה ישיבת מעקב בשבוע הבא, מה תגידו, שמה עשיתם כל השבוע? על מה נעשה ישיבת מעקב? שנעשה עכשיו את ישיבת המעקב של שבוע הבא, שנגיד שלא קרה כלום בשבוע הזה? אני לא אשחרר את זה הרי. זה לא שאני אגיד, טוב יאללה. משרד החינוך, לכם יש בעיה לקדם את הדברים עוד השבוע? אנחנו לא צד בעניין בדבר הזה. במו"מ עצמו כרגע זה יפה בן דוד ביחד עם האוצר. הלוואי שזה יתקדם מהר ככל האפשר.

אצלנו בצד המקצועי, בהובלת המערכה של האולפנים, זה ממש ממש קריטי.

זה מה שאני יכול להגיד, לא מעבר לזה. זה כאילו מנסים לסגור את המו"מ אחרי קו הסיום. אני יודע מה עובר על מורים ומורות באולפן, הם לא יהיו שם. זה עוד מסגרת שאתם הולכים לצמצם אותה, פשוט תצטמצם. לא יהיו מורים. עוד פעם אני אומר,

לפחות תגידו את זה. חס וחלילה. אם זאת לא המדיניות, ואם מדינת ישראל לא רוצה לצמצם את מס' המורים באולפנים, יש לכם אחריות. באמת יש לכם אחריות. יש לכם אחריות לגמור את זה עוד השבוע. משרד העלייה והקליטה. אל"ף, אם יש לכם עמדה בנושא הזה, כי אני יודע שמתנהלים דיונים על איפה, תחת איזה משרד יהיו המורים, וגם תעדכני אותי על דברים אחרים שאתם עושים בהקשר של לימודי העברית מול הסוכנות ומול גורמים אחרים. אנחנו כידוע לא צד בתהליכי המו"מ, כמובן ככל שאנחנו מוזמנים אנחנו לוקחים חלק, ובכל פגישה שהוזמנו אליה היינו ברמת סמנכ"ל, כלומר גם אני גם סמנכ"ל התקציבים שלנו בפגישה אחרת ואנחנו כמובן יחד עם כולם משוועים לפתרון, רוצים אותו, ואני שוב כמו שאני מזכירה בכל פעם, הבעיה היחידה היא לא השכר, היא גם נושא המבנים והתשתיות, והנושא של העברת המידע והיכולת לקחת אחריות על איפה נמצאים העולים, מי ממתין ומתי. כל הבעיה הזאת היא בעיה שלמה שיש להתייחס לכולה. בהיבטים שלנו, כידוע השוברים הם המענה הנוסף שכבר פועל ושבעצם אנחנו רואים אותו גדל במספרים מאוד מאוד משמעותיים, גם במבקשי השוברים והלומדים יחדיו אנחנו כבר מעל ל-5000. את יודעת להגיד כמה מבקשי שוברים עושים את זה במקום אולפן א'? היות ואין לנו את הממשק מידע הזה, זה מה שאני אומרת.

מצד אחד היתה במשרד החינוך עד לא מזמן האמירה.

אתם לא שואלים אותו, עשית אולפן לא עשית אולפן? בעבר היינו לחלוטין מוודאים. בעצם ברגע שהוא קיבל הפנייה לאולפן, לא אפשרנו לו וואוטצ'ר עד שהוא לא סיים את האולפן. באיזה שהוא שלב, בכלל העומסים, הבנו שזה "תוקע" את האנשים האלה. השאלה אם אין לכם את הנתון. הרי בסוף אתם נותנים את הוואוצ'ר. אתם יודעים אם הוא הלך לאולפן או לא הלך לאולפן. אין לנו היום את המערכת שיודעת לפלח האם בפועל הוא המתין לאולפן וויתר מסיבה כזו או אחרת ומלכתחילה בעצם פנה לשובר כי הוא ידע שלא יהיה באזור שלו אולפן, או הוא רצה את זה ללא קשר. יש לי פילוחים של מי האוכלוסייה שמשתמשת בשוברים.

כמה מאנשי השוברים לא היו בכלל באולפן של משרד החינוך? כיום כמעט כולם. אני עוד רגע אפתח את הפילוח, אבל אנחנו רואים שכולם, בניגוד לבעבר. אתה מבין שככה מצטמצם לך התור? אני כבר אפתח את הנתונים המדויקים, אבל מתוך ה-5000 ומשהו שכבר יש לנו שביקשו אות התחילו ללמוד השנה, כבר אני אפתח את הנתון המדויק, אבל כ-3000 הם דוברי רוסית שעלו בשנה האחרונה, אז זה האירוע. אבל, בגלל זה אמרתי בפגישות הקודמות, כשהמספרים ימשיכו להיות 5000 ואנחנו יודעים שהשוברים שלנו עולים, אז אני אומרת רגע, בהכרח רשימת הממתינים ירדה, אבל אין לי את הנתון הזה. האם אתם מזהים גם האטה בעלייה עצמה, בנתונים שלכם? ביחס לצפי שגובש עם הסוכנות ואתנו ביחד, לא.

אנחנו מזהים האטה, אבל צפינו שההאטה תהיה משמעותית יותר. אני אגיד לך משהו שסיון לא תגיד לך, עד חודש אפריל לא היתה שום האטה בעלייה, הנתונים דומים למה שראינו בשנה שעברה. אני יכול לומר לך באחריות, כצופה פני העתיד, מעתה ואילך אתה תראה האטה בעלייה. לא בגלל שאין ביקוש, אלא בגלל הצעדים שנוקטת מדינת ישראל בתחומים אחרים. אני אגיד שמה-1.1.23 הגיעו לישראל 25,696 עולים חדשים, עולים ועולות חדשים מכל העולם. אני יכולה לפלח לכם את זה לעוד נתונים אם תרצו. בהיבטים הנוספים, מעבר לשוברים, כפי שאתה יודע, אנחנו יצאנו לתהליך אסטרטגי מהיר וב-11.6 אנחנו מקיימים כנס, מוזמנים אליו,

רוב השורה הזאת שרלבנטית בהיבטים המקצועיים, כדי לקחת את המענים הנוספים, לנתח אותם, לבחון אפשרויות ולצאת לדרך עם עוד מענים. במקביל, אנחנו בוחנים בצורה מאוד משמעותית שני כיווני עבודה רלבנטיים. אחד, לצאת לתמיכות ברשויות המקומיות. לאפשר לרשויות המקומיות, במנגנון של תמיכות להקים קורסים ללימוד עברית, דבר שחלקם כבר עושים ממילא, אבל אנחנו רוצים לסייע להם לעשות את זה. והשני, קול קורא למכללות ואוניברסיטאות. גם על זה התחלנו לדבר על המכללות עצמן. כל מי שממילא מחזיק מכינות ללימוד עברית עבור סטודנטים, לפתוח של קבוצות צעירים שאינם סטודנטים והסוכנות היהודית, בהתאם באמת לרעיון שלך לצאת למיזם משותף, אנחנו מחכים שהסוכנות ימצאו את התקציבים של החצי שלהם. הסוכנות עדיין לא אישורה את התקציבים. אנחנו עדיין בדיונים פנימיים. אני מקווה שלוועדה הבאה. עם מי צריך לדבר כדי שיאשרו את התקציב? ההנהלה, עם יו"ר, מנכ"לית. אבל זה עומד כרגע לפתחם, זה נמצא כרגע אצלם,

מתי תהיה לכם תשובה? אני מקווה שעד השבוע הבא, כרגע הנושא עדיין בבדיקה. מתקיים היום, אני יכולה לומר לך, אחר הצהריים דיון נוסף בעניין הזה, אצלנו פנימה. אני מבקש שככל שיש תשובה, לעדכן את הוועדה, גם במהלך השבוע באמצעות המייל למנהלת הוועדה. 100%. אני הייתי רוצה להוסיף מילה על מספר הממתינים לאולפנים. כפי שאמרת,

המספרים הראו מספרים דומים לשנה שעברה. אם תהיה האטה אז אולי נראה אותה קדימה, אבל המספרים דומים לאותו רבעון ראשון בשנה שעברה, כך שמספר הממתינים לאולפנים, בסופו של דבר, יהיה מספר גבוה גם השנה, בדומה לשנה שעברה. בהיבטים הפיזיים? ככל שלא יהיו מענים אחרים שיספגו את הדבר הזה. היבטים פיזיים, יו"ר הסוכנות היהודית בעצם מנהלת את ההיבטים הפיזיים של האולפנים. בעצם יוצרת את אותם חוזים עם מפעילים חיצוניים ואני יכולה לומר, וחשוב לשים את הנקודה הזו גם על השולחן, שישנם מתנ"סים, יזמים פרטיים שהיום מעמידים לרשותנו את המבנים לטובת לימודי עברית. חלקם מסרבים להמשיך את ההתקשרויות בגלל התשלום הנמוך עבור כל משתתף, להפעלה הפיזית של האולפנים, שזה גם אני אומרת, אולי לא דנו בנושא הזה, אבל נושא שצריך להיות גם על השולחן בצורה ברורה, כיוון שגם אם מחר ייפתחו 100 או 200 כיתות, צריך למצוא את המקום הפיזי כדי ללמד את אותם תלמידים. מישהו רוצה להתייחס, התייחסויות נוספות? תודה, קודם אני רק חייב לבקש שלא בטעות ייצא מפה זה שאמירה שהיו 5000 ממתינים ועכשיו 3000, אז עשינו איזה שהוא הישג. בואו נגיד שזה קרה רק בגלל דברים שליליים ולא חיוביים, לא בהכרח שאנשים יושבים כאן. זה לא מדויק, זה גם קרה בגלל העלייה המשמעותית מאוד בכמות השוברים. משרד העלייה והקליטה נתן יותר שוברים. פי 2 שוברים וזה משפיע על רשימת ההמתנה. לאחרונה נוגעים בזה שכל מי שרוצה לבקש וואוצ'ר עדיין יכול.

מעולה, טוב לדעת. הבעיה היא שבמקום שהוואוצ'ר יהיה גורם משפר אחרי אולפן א', הוא הופך להיות הגורם הראשוני, ואז אין גורם משפר. אני כאן גם כדי להזכיר מעוז, תקן אותי אם אני טועה, שבעוד כחודש וחצי, אמצע יולי פלוס מינוס, המורות יוצאות לחופש. סוף יולי. בשונה מהמורים במערכת הפורמלית, אצלנו החופש הוא רק חודש אוגוסט. אז אני מאמין שגם כשנגיע לשם, אם נגיע לארץ המובטחת ויהיה באמת איזה שהוא הסכם, אז גם שם מס' הממתינים עוד טיפה יגדל, כי יהיה חודש של חוסר לימודים. ונקודה אחרונה שאשמח לשאול, כשהתחלנו את הדיונים האלה, אז בינואר, דיברנו על 2 נקודות.

כל סוגיית המורים לאולפנים ושנייה, כל סוגיית הכיתות. בגלל שהבנו שיש פער מאוד גדול במורים, אז הזנחנו טיפה את כל סוגיית הכיתות מבחינת השיח כאן. אני אשמח לדעת האם, במידה ובאמת כמו שאתם מתארים, המו"מ ימשיך ונגיע למצב שבו יש הסכם ויגייסו מורות, אני רגע אופטימי לצורך העניין, האם אנחנו יכולים להגיע למצב שעוד חודש אנחנו פתאום נגיד אין מספיק כיתות לאולפנים. אני אתייחס לזה אם אפשר. היתה לנו וועדה בין משרדית יחד עם משרד הקליטה, מאוד אינטנסיבית ומשמעותית שאפילו שנחתמו הדברים בין המנכ"לית הקודמת של משרד החינוך והמנכ"לית של משרד הקליטה, שברור לכולם שהתעריף של 500 שקל לעולה, עבור כל האמצעים הפיזיים לעולה אינו מספק. זה תעריף שנקבע ב-2012 ונשאר לא צמוד לשום דבר, וכמובן שעלויות התפעול, והאחזקה, והניקיון עלו בהרבה, והרשויות שבעצם הן מקבלות את ה-500 שקל זועקות חמס. בעצם התעריף אמור להיות, דיברנו על 1000, דיברנו על מינימום 800, במכפלות זה מגיע בערך לתוספת נוספת לתחום הזה של איזה 6 מיליון שקלים, מעבר לתקציב שקיים היום. משרד הקליטה ביקש שאנחנו נקבל אחריות על זה, ושזה לא יעבור דרך משרד הקליטה לסוכנות היהודית שהיא גורם מבצע, עבור השירותים שאנחנו מקבלים. לנו לא היתה התנגדות עקרונית בדבר הזה. למעט זה שזה צריך לבוא עם תקציב הולם, כדי שנוכל באמת להרים את המעמסה הזאת. אני חושב שחברי אמר נכון, שהסוגיה הזאת היא לפתחנו. זה לא הלך לאיבוד, אנחנו לא נמצאים שם, כי חסרים לנו כל כך הרבה אנשים ומורים והכל. זאת אומרת שיהיה לי על מה לעשות דיוני מעקב. נכון. אנחנו נמצאים שם ממילא. כי המפתח הוא 500 לתלמיד ולכן גם על כל אולפן שמתקיים, ללא קשר לזה שלא הגענו לכמות תלמידים גדולה יותר, הבעיה הזאת מתקיימת, אורלי מתעסקת בה קבוע, הרשויות. המפתח לתשתיות ולחומרי לימוד הוא פר תלמיד והוא נמוך פר תלמיד, ולכן המשמעות היא שגם אם מפעל האולפנים מצטמצם מ-27,000 איש ל-1000 איש, הבעיה עדיין תעמוד כי תקציב של התשתיות יורד יחד עם מס' התלמידים.

תפחת העלייה, למה לא להגביר את מס' השעות שהעולים מקבלים. זו לא שאלה של שעות, זו לא הנקודה. אנחנו מדברים על התשתיות ולכן אני אומרת, בכל נקודת זמן שבה אומרים ואני לא מתנגדת, כשאומרים למשרד העלייה והקליטה לשים את היד בכיס, נמצא פה חברנו, הרפרנט שלנו מאגף תקציבים, כשאומרים לנו לשים את היד בכיס בשביל להעלות את השכר של המורים, החלק השני של המשוואה הזאת, שכל השולחן הזה צריך להחזיק כל הזמן, זה שאנחנו נצטרך עוד רגע להתעסק בנושא התשתיות וגם בו שני המשרדים יצטרכו להכניס את היד לכיס ולראות איך הם משפרים את הדבר הזה. אני חושב שלאור העובדה שהכיתות יהיו ריקות זה זניח. ביקשתם עוד תקציב בתקציב הנוכחי, זה עלה בדרישות של משרד הקליטה מול משרד האוצר? עוד דרישות תקציביות? דרישות תקציביות של המשרד הן לדיון בין שני המשרדים. ב-12 נקבל את הסקירה על תקציב המשרד. המודל הוא מאצ'ינג של 50:50. זה היה 2 ורבע מיליון לכל משרד. זאת אומרת סה"כ 4.5 מיליון שקל. היום העלויות בפועל, אנחנו כבר עברנו את זה מזמן. אבל לפני זה, העלייה במספר התלמידים זה משהו שסופג רק משרד העלייה והקליטה. כלומר, יש הסכמים על סוג של גם בהקשר של שכר מורים, לא באותם אחוזים, וגם בהקשר של המבנים. בכל אחד מהצדדים, כשחל שינוי, כרגע רק המשרד שמפעיל את השירות "סופג" את הבדל התקציב. אני רק רוצה להשלים את מה שאמרתי קודם בנוגע לשוברים. מתוך ה-5,096 שביקשו שוברים בשנת 2023 4,317 הם דוברי רוסית שהגיעו לישראל בשנה וחצי האחרונות, זה 85% ממקבלי השוברים. זה מספר שהוא גבוה הרבה יותר ממה שבשנה רגילה אנחנו בכלל מחלקים שוברים, ולכן בהחלט אפשר לומר שזה מה ש"מציל" אותנו כרגע מהסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אוקיי, דברים נוספים? מישהו רוצה להוסיף לפני שאני מסכם? אגף תקציבים, אתם נורא שקטים. אין לי מה להוסיף. טוב, אני רוצה לסכם את הישיבה. ראשית, אני שמח שיש מו"מ, אבל כפי שהבעתי את מורת רוחי, הקצב חייב להיות הרבה יותר מהיר. אני קורא ואומר גם ממשרד האוצר וגם מהסתדרות המורים לשבת לפחות עוד פעמיים במהלך השבוע הזה, כדי שתוכלו להגיע עם עדכון לישיבת המעקב שאנחנו נקיים בשבוע הבא. מה שאומר שבשבוע הבא אני רוצה לעשות ישיבת מעקב על מצב האולפנים, אני מקווה שנוכל לבשר שם על הסכם שכר שתגיעו אליו. אני לא רואה סיבה שלא תסיימו את האירוע הזה כבר בשבוע, זו לא משימה בלתי אפשרית בעיני. אני כן מברך על הגמישות בנושא הוואוצ'רים וההירתמות של משרד העלייה והקליטה, יחד עם הסוכנות היהודית, כדי לייצר עוד מניפה של פתרונות לעולים שאני שב ומזכיר, זה פתרונות בצוק העיתים, זאת אומרת שזה פתרון שאמור להיות פן משלים, אבל באין ציפור שיר, גם העורב נהיה זמיר. אז במקרה הזה, זה אפשר לייצר איזה שהיא מניפה של פתרונות ואני מקווה שהיא גם תורחב. אני קורא לסוכנות היהודית להרים את הכפפה ולהצליח לייצר בתוך התקציבים,

אני שמעתי שאתם הולכים להשקיע מתקציב משרד הקליטה 14 מיליון שקל בעידוד עלייה מצרפת, ולקצץ את עידוד העלייה ממדינות בריה"מ לשעבר ב-50%, אבל אני חושב ש-14 מיליון שקל בעידוד עלייה מצרפת, בואו שלא נגיע למצב שבשנה הבאה, לא יודע אם זה יהיה אני או מישהו אחר, יעשו לכם וועדת ביקורת, כדי להבין לאן הלך הכסף, וכמה עולים נוספים על העולים שהגיעו. בעיני זו השקעה, אני אגיד את זה בדיון של עידוד עלייה,

שהיא לא נכונה. כשהייתה אפשרות לעודד עלייה מצרפת, אז עשינו השקעה כזו ואז זה היה נכון להשיג תקציבים לשם, כי היתה אווירה

אני לא בטוח שהיא קיימת היום, יכול להיות שאני טועה.

איזה שהיא מלחמה שמתפתחת שלא שמענו עליה. אבל במקרה הזה, אני חושב שאפשר, הסוכנות היהודית ומקורותיה, תצליח להשיג פה איזה סדר גודל של איזה סכום צריך פה? בין חצי מיליון למיליון.

אם ארגון שתקציבו נע סביב ה- 300 מיליון דולר לא יצליח למצוא בין חצי מיליון למיליון שקל לטובת קליטת עלייה, אז אני לא יודע מה המשימות שעושה הסוכנות היהודית לטובת קליטת עלייה. זה הדבר הכי בסיסי ולא רוצה להרחיב מעבר. והדבר האחרון, נושא התשתיות. אני מציע לכם, אגב אתם יכולים כבר לסגור אותו בתוך המכלול הזה, תגמרו את העניין. לסיכום, אנחנו נקיים ישיבת מעקב ביום שני הבא בשעה 10.00 ואני מקווה שיהיו לו לנו בשורות טובות. אדוני היו"ר, למרות מחאתך, אני לא בטוח שנפגש עד מחר אז הייתי רוצה בכל זאת לאחל מזל טוב ועוד הרבה שנים טובות. תודה רבה. הישיבה נעולה.